אנחנו עוברים לסעיף השלישי בסדר היום: הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (תיקון מס' 261). סיימנו את הדיונים על החוק ועל התקנות ואנחנו צפויים היום להצביע על החוק ולאשר אותו לקראת קריאה שנייה ושלישית במליאה. לחוק הזה יש חשיבות לדירוג של ישראל בעולם, כשהעמידה שלנו בתקינה הבינלאומית מאוד חשובה גם לכלכלה וגם לשחקנים שמשתתפים בכלכלה, לאותן חברות שמושפעות מהשינויים שאנחנו עושים כאן.

בשם כל הלשכות, ואני הנציג היחידי פה, אם נקדם היום את החוק. בבדיקה האחרונה שעשיתי ראינו ש-37 מתוך 38 מדינות שחברות ב-OECD העבירו כבר את הכללים. יש כ-60 מדינות נוספות שהעבירו את הכללים למרות שהן לא חברות ב-OECD, כך שאנחנו מדברים על סדר גודל של 100 מדינות שכבר נמצאות שם. הזכרתי לכם בדיונים הקודמים את ה-"grey list" שבה אנחנו נמצאים. הרשימה הבאה תתפרסם, לפי המקורות שיש לנו, בחודש אוקטובר 2022, כך שיש עוד סיכוי אם נעביר את החוק לצאת מה-"grey list". נערכו מספר דיונים שהנוכחים שכרגע נמצאים פה השתתפו בכולם. הגשתי הסתייגויות רבות על הנושא מסיבות שנובעות מאופוזיציה. מכיוון שהיושב ראש דיבר איתי על חשיבות העניין, אמרתי שאני מושך את רוב ההסתייגויות כך שיישארו מספר מצומצם מאוד של הסתייגויות. העברתי את רוח ההסתייגויות גם ללשכה המשפטית. את רוב ההסתייגות שנמצאות נמשוך, ללא רביזיות, ללא שום דבר, בגלל שהנושא דחוף. נעשה גם את הכל שזה יעלה למליאה. אני אעזור ליושב-ראש כדי שזה יגיע כמה שיותר מהר. בנוסח הקודם הופיעו הגדרות של הסכם בינלאומי ושל הסכם רשויות מוסמכות.

כי הוא רלוונטי מבחינת התקנות. הוא הוכנס במקור, כיוון שהוכנסה עוד איזו שהיא פסקה. ברגע שהורדנו את הפסקה אז אין בהגדרות צורך בו. נכנס סעיף קטן (ה1) בתוך סעיף 85א1(1), שאומר: המנהל רשאי לקבוע בכללים שהוראות שנקבעו, כולן או חלקן, לא יחולו על עסקה בין-לאומית, בתנאים שיקבע, אם התקיימו בה שני אלה: (א) העסקה היא עסקה חד-פעמית - תיקנו פה כך שבמקום "שמחיר העסקה נמוך" יבוא "שהיקף העסקה קטן" ו-(ב) החשש לקביעת מחיר העסקה שלא בתנאי שוק בנסיבות האמורות אינו מצדיק את תחולת ההוראות האמורות. עסקה שמתקיים לגביה האמור בפסקה (1) תדווח כאילו המחיר או התנאים,

נקבעו בין צדדים שאין ביניהם יחסים מיוחדים. כמובן שאלה כללים שיפורסמו ברשומות, כללים שיחולו על עסקאות, וזה בא להחליף את תקנה 4. הראינו כבר בטיוטה והוועדה אישרה את רוח הדברים. ברגע שהחוק יעבור במליאה, תוכלו להגיש -- נכון, על הנוסח דנו, וההצבעה תהיה אחר כך. הפסקה שהוכנסה בסעיף 85ג והוחלט להשמיט התייחסה לחבר בני אדם שחייב בהגשת דוח ישות אין סופית שהייתה כל אחת מאלה. חוץ מפסקה (1) הופיעה פסקה (2) שהתייחסה לחבר בן אדם שחייב בהגשת דוח country by country שאליו התחייבה המדינה. לאחר שקיימנו דיון הפסקה הזאת ירדה, כשאיתה גם ההגדרות שאליהן התייחסתי קודם לכן. בסעיף קטן (ג) הוספנו את ההתייחסות לשנה שקדמה לשנת הדיווח. מבחינת התחולה בסעיף 3 להצעת החוק, הוספנו תחולה שאומרת שהוראות החוק יחולו על דוחות שיש להגישם לגבי שנת המס 2022 ואילך, כשבעצם המועד להגשת הדוחות האלה הוא דצמבר 2023. יש גם אורכות. זה יכול להיות גם עד מרץ 2023. אם חברה מגישה דוחות שמסתיימים ב-31 בדצמבר 2022 - - מה המועד המוקדם? יכול להיות גם ינואר? זה לא קורה בפועל אף פעם. הם יצטרכו להגיש עד דצמבר 2023. עד 31 בדצמבר 2023. זה המועד המוקדם ביותר? המאוחר ביותר. בדרך כלל המוקדם זה מאי, ואז יש את האורכות. אבי, זה יכול להגיע גם לפברואר ומרץ 2024. כן. מה הדוח המוקדם ביותר מבחינת רשות המסים? זה אוטומטי. נתנו לזה שנה, כי צריך לקחת את כל הדוחות של כל החברות. לפני מרץ-אפריל בדרך כלל לא מגישים. לא לפני מרץ-אפריל 2023. כן. לדעתי, אין מערכת אצלכם שיכולה לקלוט לפני

המערכת של ה-CBC - - השאלה אם הם יעמדו בנטל של לעשות את זה בסדר גודל של חצי שנה לכל המוקדם. הסיבה מלכתחילה שה-OECD נתן - - כי הם אמרו שזה ייקח את פרק הזמן הזה. הוראות חוק זה יחולו על דוחות שיש להגישם לגבי שנת המס 2022 ואילך, אולם ישות תושבת ישראל בקבוצה רב-לאומית רשאית להגיש למנהל דוח כאמור בסעיף 85ג(ג) לפקודה, כנוסחו בחוק זה, גם לגבי שנת המס 2021 והמועד להגשת דוח כאמור יהיה עד יום ט' בניסן התשפ"ג (31 במרס 2023). זה לבקשת רשות המסים והלשכות שביקשו לתת את האפשרות הוולונטרית להגיש את הדוחות לגבי שנת 2021, אבל כיוון שאנחנו כבר נמצאים עמוק בתוך 2022, תינתן ארכה ביחס לזה עד 31 במרץ 2023. מי בעד,

הצבעה ההסתייגות לא התקבלה. בסעיף 85ב, סעיפים קטנים (ב) ו-(ג) שמתייחסים לכך שהנישום צריך להמציא לפקיד השומה,

מסמכים ונתונים ושתחול על פקיד השומה חובת הראיה

הצבעה ההסתייגות לא התקבלה. בסעיף 85ג(ג), במקום "3.4 מיליארד שקלים" יבוא "2.7 מיליארד שקלים". מי בעד, מי נגד? הצבעה ההסתייגות לא התקבלה. בסעיף 85ג(ז), פסקה (2) שמתייחסת לכך ששר האוצר מוסמך, באישור ועדת הכספים, לקבוע כללים שלפיהם המנהל רשאי לחייב ישות בקבוצה הרב-לאומית שהיא תושבת ישראל להגיש דוח אף אם לא התקיימו לגביה התנאים באותו סעיף תימחק.

הצבעה ההסתייגות לא התקבלה. בסעיף 85א(ה1)(1), אחרי "המנהל" יבוא "באישור ועדת הכספים של הכנסת".

הצבעה ההסתייגות לא התקבלה. בסעיף 85ג, סעיף קטן (ד) שעוסק בכך שיראו ישות חייבת בדיווח אשר הפרה את חובת הדיווח כאילו הפרה חובות דיווח לפי סעיף 131 לפקודה יימחק. מי בעד, מי נגד? הצבעה

בסעיף 85ג(ה), המילים "ובלבד שהמנהל קיבל דוח כאמור" יימחקו.

הצבעה ההסתייגות לא התקבלה.

מי בעד סעיף 2 עם התיקונים שהתקבלו בוועדה? הצבעה סעיף 2 אושר. מי בעד סעיף 3 שמתייחס לתחולה? הצבעה סעיף 3 אושר. החוק אושר פה אחד בוועדת כספים ויונח במליאה לקראת קריאה שנייה ושלישית.